שלום לכולם, אני פותחת את דיון הוועדה לביטחון פנים, היום 27 ביוני 2022, כ"ח בסיון תשפ"ב,

הצעה לדיון מהיר בנושא "מעשי הרס ופשיעה במחוז הצפון" של חברי הכנסת: יעל רון בן משה, אופיר סופר, צבי האוזר, טטיאנה מזרסקי, יוסף שיין וינון אזולאי. ביקשתי להוסיף לדיון את כל תופעת דמי החסות והפרוטקשן באתרי הבנייה, כי מן הסתם הכול מאותו מקום. אומר כמה מילים ואז אתן ליעל לפתוח. קודם כול קיימנו כאן דיון מיוחד שהיה ב"יום הצפון", ביום הזה הובילה יעל ביחד עם עוד כמה חברי כנסת נוספים, ביניהם אופיר סופר, ענבר בזק, אופיר כץ, והרביעייה הזאת מובילה כאן את השדולה של הצפון. קיימנו דיון. לצערי הדיון היה קצר, ולא הספקנו באמת להתעמק, לכן טוב שהבאת את הדיון הזה גם עכשיו. לצערנו בגלל נסיבות קשות, אבל טוב שזה הגיע. ובנוסף, הוועדה ביקרה במחוז הצפון, שם פגשנו גם את מפקד היחידה המרכזית, הימ"ר שנמצא כאן והוא ירחיב. וגם שם חברי הכנסת שהיו שמענו על תופעת הפרוטקשן. ביקשתי לצרף את הנושא של אתרי בנייה לאור העובדה שהייתי בכנס של התאחדות בוני הארץ לפני כעשרה ימים, והוזמנתי לכנס, וישבתי שם, ורוב הזמן רק הקשבתי לקבלנים. הבטחתי להם שכשנעסוק בפרוטקשן ודמי חסות, נביא גם אותם לדיון. לדעתי חשוב שגם אתם תשמעו את שגרת היום-יום. אני חייבת להגיד שני דברים שלצערי נבלמים בגלל הפיזור: א', המשרד לביטחון פנים, ואני מניחה שהם יתייחסו לזה גם כאן, מביא חוק של שירותי שמירה חדש. עד יום שישי בשש בערב, עוד התעסקנו עם בכלל אפשר יהיה להביא אותו לוועדת שרים. לצערי, לא הצלחנו אפילו להביא אותו לוועדת שרים. לא הצלחנו למרות שמנכ"ל המשרד עובד על זה חצי שנה, ענייני משרד משפטים, כמה שגדעון סער גם ניסה לעזור,

ממש ביום שישי בשש בערב, הייתי בשיחות עם המשרד כדי כן להביא את החוק לפחות לקריאה ראשונה, לשמור על דין רציפות ולא הצלחנו. אבל מה שבטוח שלממשלה הבאה, הנושא הזה חייב להיות בראש סדר העדיפויות כדי שהחוק שקיים היום יהיה רלוונטי לתופעת דמי החסות,

הדבר השני, הבאתי חוק שעבר בקריאה טרומית ביום רביעי.

אנחנו מוגבלים מבחינת עשייה פרלמנטרית, אבל המטרה היא גם להחמיר את הענישה, ולהעביר את הנושא הזה לנושא של הלבנת הון. אני מניחה שחברי הכנסת ידברו, אני אדבר מעט. בבקשה, יעל. הבמה שלך. ויתר חברי הכנסת לפי סדר ההצעה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, תודה לחברי הכנסת השותפים ולכל האורחים מהצפון ומהארגונים השונים. כמו שציינת, קיימת פה כבר דיון שאת מיד הרמת במסגרת יום הגליל שעסק בנושא הפשיעה בצפון באופן כללי. ולכבודו גם הממ"מ הכינו עבודת חקר ששמה נתונים אל מול עיננו, על כמות הפשיעה, על כמות כתבי האישום שמוגשים במחוז, על כמות הדיווחים למוקדי 100. וכל הנתונים היו מובהקים מאוד ומצביעים על זה שיש בעיה עם זה שיש פשיעה הולכת וגוברת או בנותנים גבוהים ביחס למחוזות אחרים, ואכיפה פחותה ביחס למחוזות אחרים. ולא חלף חודש ונקלענו לרצף של אירועים שמבחינתי, השיא שלהם היה בליל 11 ביוני, ליל שבת,

עם הצתת 18 אוטובוסים. זה לא אירוע בודד, זה רצף של אירועים. שבועיים קודם לכן נשרפו אוטובוסים בקריית שמונה. בין לבין, היו גם הצתות נוספות, גם איומים, גם מקרי ירי. אפשר לחבר לזה גם מקרים לירי שנחשבים כסכסוך בתוך המשפחה או פלילי על רקע אחר. אנחנו בסוף מוצאים את הדברים קשורים אלו באלו ומתחברים כולם לנושא של חוסר משילות. ממש כך. אני בטוחה שאת בתפקידך, יחד עם הגורמים המקצועיים ועם השר לביטחון פנים, לו הייתה ניתנת לכם תקופה נוספת, הייתם בתוך מספר שבועות או חודשים מביאים כלים נוספים לגורמים המוסמכים. לצערי, המשמעות של יציאה לבחירות זה שוב שהקלפים נטרפים. חשוב מאוד שכולנו ואזרחי המדינה נפנים את הדבר הזה. זאת המשמעות של יציאה לבחירות, שחקיקה שיש עלייה הסכמה, שלכולם ברור שצריך להיעשות נעצרת, ואז יש פחות כלים לשפר נושאים שחשובים לכולנו. ברשותך, אשמח להוסיף לנושא של אתרי בנייה גם את הנושא של פרוטקשן באתרי פסולת וכלי ציוד מכני הנדסי,

של רשויות מקומיות. כמי שהייתה מנכ"לית בשלטון המקומי בצפון, אני מכירה את הנושא היטב על בשרי. מדובר מטרקטורים שונים ועד משאיות פסולת של הרשות המקומית שצריך לשמור עליהם באופן קבוע. אני חושבת שזה מתחבר באופן ישיר לאותו נושא. אתרי פסולת שציינתי קודם אנחנו יודעים להגיד את השמות, אני בטוחה שאנשי הצפון מכירים את האתרים המאוימים יותר. את האתרים שכבר בוצע בהם נזק, גם בשנה האחרונה. חלק גם פורסם בתקשורת. באחד המקרים היו מעצרים, אם אני לא טועה באתר הפסולת באבליים, על הנושא הזה של פרוטקשן, אני לא יודעת מה נגמר עם זה. יש כאן את מפקד הימ"ר, הוא הבכיר בתחום, הוא יתייחס.

אבל אני חושבת שהנושא של אתרי בנייה מאוד משמעותי, אבל הוא לא ייחודי לעומת אתרים אחרים, לא של כלי צמ"ה של רשויות מקומיות, לא של כלים של קבלנים אחרים,

מתחום הפסולת. אני מודה לך, ואני מקווה שנוכל לצאת מפה עם איזשהן בשורות. כן הייתי רוצה לשמוע מאנשי המקצוע, מה הם הדברים שבוצעו מאז שאת בתפקידך ודוחפת את הדברים, ביחד עם חברי הכנסת הנוספים, וכן מהם הדברים שחסרים. הרבה פעמים שמענו שתקציב זה הדבר שחסר. אני חושבת שבתקופה האחרונה, אנחנו שומעים שהבעיה היא פחות תקציבית, הבעיה היא יותר של סמכויות. זה משהו שיכול להיות שאנחנו כן יכולים לקדם, אולי אפילו בממשלת מעבר. רק אודיע לחברי הכנסת שבשעה 11:30 יש כאן דיון על המלחמה בפשיעה בחברה הערבית, חלק מזה זה הפרוטקשן.

עמר בר לב, וגם סגן השר סגלוביץ'. מי שיש לו עוד שאלות, מוזמן להגיע גם לדיון הבא. לפי הסדר של המציעים, צבי האוזר, ולאחר מכן טניה. תודה רבה. תראו, אנחנו ממוקדים באירועים קשים מאוד, אבל אנחנו בתוואי ראייה טקטי בלבד. אני רוצה להתרומם 40,000 רגל ולנסות ולצייר את התמונה הגדולה, ולנסות ולהרים דגל אדום בוהק באשר לסיפור הגדול שהוא סיפור לא של כאן ועכשיו, אלא של רצף דברים והסתכלות צופה פני עתיד בראיה של השנים הבאות. אנחנו בהוויה בגליל בהקשר פשיעה שמתכתבת עם אירועים "קולומביאניים". במתכונת שבחברה הישראלית, מי שיש לו זמן ומחובר למערכות טלוויזיה רב ערוצי, מכיר את הסדרה נרקוס או את סדרות נרקוס למיניהן, אנחנו מתכתבים עם מציאות שכזו. כשאתם רואים את הפרקים המוקדמים של נרקוס, אתם משנים משפה ספרדית לעברית, אנחנו בפרקים הראשונים בעונה הראשונה של נרקוס. אני תוהה אם תיאמת את זה אתי, כי כשהיינו בסיור במחוז הצפון, שאלתי את מפקד המחוז אם הוא צפה בסדרה נרקוס. גברתי היושב-ראש, לא הייתי בסיור ולא דיברתי איתך, אבל הדיון הזה,

נרקוס זאת סדרה מאוד יפה, אני ממליץ עליה, כי היא לוקחת קטעים דוקומנטריים ומחברת יכול להיות שיופיע בסדרה שתהיה בעוד עשר שנים,

ישבו פה החבר'ה ודיברו על 28 אוטובוסים שהציתו וכולי. אלה הם תנאי כאוס עם מרכיב בקונטקסט הישראלי שאין בנרקוס, והוא עוד יותר מסוכן. זה אותו פוטנציאל ואני קורא לזה רק פוטנציאל, אבל אנחנו, אשרי הדואג תמיד, של חיבור של רקמה עבריינית יחד עם מגמות בדלניות לאומניות, שחיות מתחת לפני השטח. ובהקשר הזה אומר דברים קשים, ואני רוצה מראש ולהזהיר, לא מדובר באוכלוסייה הערבית ככלל או כולה, אוכלוסייה נאמנה, מסודרת, נאנקת אחרי - - - סובלת. סובלת ונאנקת בפשע, אבל בתוך המערכת הזאת, ואסור לעצום עיניים, יש מרכיבים לאומניים קיצוניים שהכאוס העברייני משרת את עניינם אחד לאחד. אנחנו צריכים להבין ולא לעצום עיניים. אנחנו באירוע דמוגרפי מורכב מאוד בגליל. ואני שם את זה בפוקוס כבר בלא מעט דיונים. בחנתי את הקווים, לקחת שתי קווי מפות, את קווי מפת החלוקה של 1947, ואת קווי הפסקת האש של 1949. וכל האזור בגליל שמדינת ישראל, תום מלחמת העצמאות נכנסה אליו, היו באזורים האלה, אני שם את הגליל המערבי רגע בצד, 25% אוכלוסייה יהודית, 75% אוכלוסייה לא יהודית, מתוך הבנה ואסטרטגיה לאומית להגדיל את הנוכחות הזאת, על שטח, להזכירכם, עד שנת 1967 היה שנוי במחלוקת, עד שנת 1967, אירועי מלחמת ששת הימים. אנחנו קמים ב-2022, ואנחנו 15% שם. ישראל לא מממשת את אותה אסטרטגיה לאומית המחויבת מציאות,

שהייתה לאורך שנים, ובשנים האחרונות מוזנחת, זה לא קשור לדיוננו אבל כן קשור. כי מה שמוביל את המדיניות הלאומית הישראלית זה שיקולים של הגנת סביבה, ירוקים, צפיפות וכל מיני דברים אחרים. והדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות בהקשר הזה, כי אנחנו יוצרים תנאים, אני רק אומר תנאים, אני לא אומר שזה שם, לפוטנציאל עתידי לדרישות בדלניות בגליל שמשלבות שני דברים. הדבק הראשון, הראיה שאין משילות בגליל. ישראל לא הלכה למעשה מנהלת את האזור, אלא מנהלים את האזור כנופיות. והשני, היא לא תובעת בעלות על השטח, גם בראייה אופרטיבית של נוכחות, בניגוד לחזון האבות בתפיסות הבן גוריוניסטיות של מה צריך לעשות בגליל. יש מדינות דמוקרטיות שמתמודדות עם הסיטואציות האלה. תראו מה קורה בקטלוניה, תראו מה קורה במדינות אחרות. אנחנו בכיוון הזה, עקב בצד אגודל, אנחנו בפרקים הראשונים גם של הסדרה הזאת. תקראו או תראו מה קורה עכשיו בדונבאס הכתובת על הקיר. מה קורה היום במלחמה באוקראינה? רוסיה נכנסת לחבלים בדלניים שיש באותם חבלים לכאורה ריבונות אוקראינית, ויש שם רוב מוחלט של דוברי רוסית, של רוסים. ותתקן אותי חברתי כאן, ואנחנו בסיפור הזה הולכים עקב בצד אגודל לאירוע של גיהינום. ואני מסיים במשפט אחרון: החזרת המשילות לשטח היא תנאי הכרחי, אגב היא התנאי הכי קל, האירוע הכי קל, אל מול האתגרים של האזור הזה. ואנחנו חייבים מידית לעשות דברים כי אנחנו נאבד את הצפון. תודה רבה.

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, ולאחר מכן, חבר הכנסת יוסי שיין. תודה גברתי היושבת-ראש, אני מסכימה עם כל מילה של חבר הכנסת צבי האוזר. ב-2010 נחשפתי לסקר של פרופ' ארנון סופר, הסוקר הדמוגרפי, שאמר שאנחנו הולכים לאבד את הגליל, שאנחנו הולכים להיות מיעוט משמעותי. מאז המדינה לא עשתה כלום לטובת שינוי במצב הדמוגרפי. היות ואני חייבת לעזוב עוד מעט לוועדה אחרת, עברתי כבר על המצגת שהמשטרה הולכת להציג כאן בדיון. קודם כול מאוד משמח שיש שיפור ויש עלייה בפתיחת תיקים בגין עבירות, גם עבירות ירי, גם עבירות סחיטה כדי לתת דמי חסות. כחברה בשדולה למען הגליל, כתושבת הצפון, תושבת הגליל, וחיה את המציאות, אני שומעת את הירי מעבר לכביש, ולהגיד לכם שהתרגלתי לא התרגלתי, אי אפשר להתרגל כששומעים ירי. אף פעם אני לא יודעת אם זה ירי בכפר בגלל שהם חוגגים או שזה ירי בין חמולות. הכדורים נופלים ומגיעים גם לשכונות שלנו בכרמיאל, ואגיד לך משהו, זה נורא. היו גם מקרים של אנשים שנפצעו. אי אפשר להתרגל למציאות הזאת. המאורעות האחרונים של הצתת אוטובוסים בצפת, בקרית שמונה, אנחנו לא יכולים להסכים עם מציאות כזאת. אתם הזכרתם פה את הסדרה הקולומביאנית, אותי זה מחזיר לשנות ה-90 ברוסיה, בדיוק בשנים שעזבתי וברחתי משם והגעתי לישראל. אני זוכרת שבעיר שלי, בשכונה שגרתי, בן אדם הוציא את הילדה שלו מגן ילדים, החזיק אותה ביד, ופשוט נורה, נורה ברחוב בגלל שלא שילם דמי חסות לאיזושהי כנופיה.

זאת מציאות שאם אנחנו נסכים לה, אם לא נעשה עם זה משהו, זה לא יעצור ולא יישאר רק בשטח החקלאי, וזה לא יעצור רק באתרי הבנייה. אתם יודעים שכבר פורסם המחירון, קיים מחירון דמי חסות לאתרי בנייה. זה בדיוק מה שהזכרת כשהייתי בכנס הקבלנים. אנחנו צריכים להתחיל להתייחס לאנשים האלה שסוחטים כאל מחבלים. הם מחבלים לכל דבר. זה טרור. ואם אנחנו לא נחמיר את הענישה, ולא נשנה את הגישה, ולא נחשוף את המקרים האלה, ולא נחשוף את הפרטים, מה הסנקציות עבור כל עבירה, זה לא יעצור אותם, שום דבר לא יכול לעצור אותם. זה פשוט חוצפה. הם רואים שאין להם ענישה, ולא קורה להם שום דבר, אז הם ממשיכים לפעול. אנחנו חייבים לפעול בשיתוף פעולה, כוחות הביטחון, שאפו לסגן לביטחון פנים, יואב סגלוביץ', נשמח לשמוע אותו. תודה לחברתי, יושבת-ראש ועדת ביטחון פנים, מירב בן ארי, עם הניסיון שלך והרצון, והנמרצות, אני מאחלת הרבה הצלחה. ובהצלחה לכוחות הביטחון שלנו. אנחנו מחכים לשינויים. תודה. תודה, טניה. חבר הכנסת, יוסי שיין, בבקשה. ולאחר מכן, חבר הכנסת, ינון אזולאי.

הרבה מילים נאמרו על כל הנושא של האלימות הפושה בחברה הישראלית, מהצפון ועד הדרום. לפני כשנה בדיוק, עם הקמתה של הממשלה הנוכחית, נסעתי לצפון עם שר האוצר, מר אביגדור ליברמן, להתחיל לבדוק את הנושאים האלה. והגענו לשלומי, באותו לילה מר ונמהר, אם אתם זוכרים, שנער בן 17 נרצח בשלומי, כתוצאה מקטטה על חברה, אני לא יודע אפילו על מה. אני זוכר שרק הגעתי בבוקר, שעות סופרות אחרי הרצח. הייתי מזועזע. נכנסתי שם לשתות קפה ומיד הלכנו להיפגש עם ראשי המקום. אנחנו באנו בהקשר של בניית החומה החדשה, שאנחנו בונים אותה, ואנחנו שמחים מכל הנושא של גדר ההפרדה שהשקענו בה 5 מיליארד. והדבר הראשון שאמר שם סגן ראש המועצה, זה היה אולי חודשיים לאחר שנכנסנו,

חברים, הדבר המרכזי כאן מעבר לגדר שנבנית, היא האלימות הגואה והפשיעה, הקרימינליות בנושא דמי החסות. אני מנסה לקדם את כל הנושא של ענישה בחקיקה של דמי חסות. נכנסתי לעובי הקורה בנושא הגליל.

הייתי נשיא מכללת הגליל המערבי, תמיד עניין אותי הנושא הזה, מה שקורה שם, מאותם טעמים שהזכיר מקודם ידידי, צביקה האוזר, אבל לא רק מאותם טעמים. ברור לחלוטין שהמון עבודה צריכה להיעשות פה. ישנם מספר נושאים שכפי שאמרת, חברת הכנסת בן ארי, קשורים לכל נושא הבנייה. אין כמעט אתר בנייה שלא מנסים להשתלט עליו גורמים עבריינים. זה דבר שבולט כמעט בכל שיחה. מבני ציבור נלקחים עליהם דמי חסות. יש בעיה נוספת, ואני לא רוצה פה להרחיב ויש הרבה אנשים שמדברים ושוחחו איתי במקום, על נושא הצ'קים החוזרים. נושא הצ'קים החוזרים הפך למגפה אדירה, כי גביית הצ'קים החוזרים זה המנגנונים הכי גדולים של העבריינות המאורגנת. בשיחות שאני מנהל שם גם בתוך הישובים הערביים ולא נזכיר שמות, מי שיודע יודע, אנשים מספרים על מערכת משומנת של דמי חסות. קיבלת צ'ק, לא חושב על איזה סכום, נניח 100 שקל, מכרת אותו ב-70 שקל, למחרת הוא נגבה ב-120 שקל, עם אקדח לרקה. וזה מה שאמרנו מקודם, קולומביה או לא חשוב איך, זה המצב. זה המצב. הרבה עבודה נעשתה, הרבה עבודה, וזה לא נאמר כדי לשבח את העושים במלאכה. אבל פה חייבת להיות התגייסות לאומית אקוטית לתוך הדבר הזה בנוסף למה שעשינו כבר. ואני אומר לכל החברים כאן ולכל מי שהממשלה הזאת, אם תסיים את דרכה, אם זה הממשלה הבא, לא חשוב איזה ממשלות ישראל, הנושא הזה הוא נושא קרדינלי. הוא נושא שמשלב גורמים עבריינים לעיתים שמתערבבים בכל השיח הלאומי. זה לפעמים גם חלק מתוך ניסיון, מראית עין מסוימת שקשורה גם לפוליטיקה בגליל. אני מבקש לקדם את הצעת החוק להתמודדות עם תופעת נטילת דמי החסות שהעליתי. אני לא יודע מה יקרה פה בכנסת הזאת, אבל זה חשוב מאוד. דבר נוסף, לא להפסיק להדהד ולא להפסיק לצלצל בפעמונים האלה. בכל מצב ובכל דרמה, תוך כדי הבנה שהדיון והטיפול העמוק בדברים האלה, רק הם יבטיחו שאנחנו ננהל פה מדינה נורמלית. אחרת,

אנחנו נלך לעברי פי פחת, כפי שהתקדמנו במקומות אחרים. ואת זאת אני אומר שוב למרות, ואני מקווה שימשיכו, השיפורים שראינו בשטח. תודה רבה לך. תודה רבה, יוסי. חבר הכנסת, ינון אזולאי. לאחר מכן, חבר הכנסת שיקלי. תודה רבה לך גברתי היושבת-ראש. אני כבר מתנצל מראש שאצטרך ללכת לוועדה נוספת. רציתי להיות פה בכל הדיון, לצערי זה לא מסתדר. בכל אופן, אני מצטרף לדברים שנאמרו פה, אני חושב שכולם מרגישים, חשים, ומבינים טוב. הפרוטקשן הוא פשע מאורגן. צריך לשים דגש שזה לא רק בצפון.

זה אפילו במרכז, זה אפילו בתוך הערים, בדמות של חברות שמירה למיניהן. ועל הכול הם יכולים להביא חשבונית. תלכו לאופקים באזור התעשייה החדש שנפתח, הם באים לבעלי עסקים ואומרים: אם לא תיקח אותי כשמירה, אז אדאג שתיקח אותי בצורה אחרת. ושרפו מקומות, ועשו דברים. ועד שהוא השתכנע שהוא צריך לקחת אותם, זה מה שהוא עושה. ואז אתה לא צריך מצלמות, אתה לא צריך כלום. אתה צריך רק לשלם את זה ולקבל חשבונית, הכול מסודר, הכול בסדר. אמר צביקה שאנחנו עלולים לאבד את הצפון. צביקה, אנחנו איבדנו את הצפון. צריך רק להחזיר אותו אלינו. איבדנו את הדרום, צריך להחזיר את הדרום אלינו. והפשע המאורגן הזה, חודר גם לישובים היהודים, הערים. לוקח איתם גם יהודים, גם ערבים. הוא לוקח את כולם למקום הזה. הם לוקחים את הפשע המאורגן הזה, ואנחנו בסופו של דבר, בתוך החברה שלנו. אנחנו רואים את הפשע הזה, שבאים לחנויות קטנות, זו יכולה להיות פיצוציה, וזה יכול להיות אוטובוס. עכשיו הרמנו את זה בגלל 18 האוטובוסים, זה דבר שזעזע את כולנו. 18 אוטובוסים שנשרפו בצפת. אבל לפני כן נשרפו שבעה אוטובוסים. ומה קורה עם הקבלנים שמתמודדים יום יום עם שריפת הכלים הכבדים שלהם? עשרות מיליונים הם מבזבזים על זה, עשרות מיליונים. כמה בנפש משלמים על זה, ואנחנו לא שומעים על זה? כמה משפחות נהרסות בגלל שכבר אין להם כסף לשלם? אנחנו מסכלים על זה כעל אוטובוסים בנקודה מסוימת בצפון, במקום מסוים,

זה בצפון,

זה בכל מקום פוגע. זה פוגע בסוף בנפש. זה פוגע בסוף במשפחות. ודיבר חברי חבר הכנסת שיין, על הצ'קים החוזרים. הצ'קים החוזרים האלה הם באמת המקור לכל הפשע הזה. כמה אנשים התמוטטו בגלל זה, זה השוק האפור. הוא נקלע למועקה ואז לוקחים ממנו את הכסף הזה. הוא ירצה או לא ירצה, הוא ישלם על זה ואם לא אז הוא בחיים ישלם על זה. וזה דבר שאני מסכים אתכם. כולנו צריכים ביחד, לא משנה איזו ממשלה, להילחם ולעשות הכול על מנת למגר את הפשיעה הזאת. אם אנחנו לא נמגר את זה, יפלו בה גם טובים אחרים, כי הם לא יכולים להתמודד עם זה, אין להם את הכוחות להתמודד עם זה, לא כוחות כספיים ולא כוחות נפשיים. זה כבר דקה אחרי, אבל עדיף דקה אחרי מאשר שעה אחרי. תודה רבה ינון. שיקלי, אתה רוצה להתייחס עכשיו?

אני נותנת את זכות הדיבור לכמה נציגי ציבור ולאחר מכן למשטרה. נתחיל עם מי שביקש, קודם כול נתחיל עם דוד יהלומי. בבקשה, דוד. שלום,

יושב-ראש מטה תשתיות ובנייה חוזית בהתאחדות הקבלנים. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, נאמרו פה דברים קשים מאוד, ואני רוצה להצטרף אליהם ולעשות זום אין לנושא של החברות הקבלניות ומה החברות הקבלניות חוות באירוע הזה. כל מי שראה נשיונל ג'יאוגרפיק וראה את תופעת הקרחונים, רואה קרחונים עצומים. העניין הוא שמה שרואים מעל פני הים זה רק 5%. הקרחונים, 95% הם מתחת לפני הים. וזה מה שקורה. נאמר פה על אותם 18 אוטובוסים שנשרפו. אני מקבל כל יום, כל יום אנחנו מקבלים אירועים קשים של שריפת משאיות, של ציוד, של תופעות כאלה ואחרות. מה שאנחנו רואים מעל פני השטח זה רק אותם 5%, אותו מיעוט. הרבה דברים, מה שנקרא, לא מגיעים לכדי שריפה, כי בסופו של דבר הם מצליחים בטרור של הפרוטקשן. ואגב, זה לא רק עניין של פרוטקשן, זה גם עניין של תופעה קשה מאוד שחודרת לנושא של המכרזים. וזה בצפון, וזה בדרום, וזה מתחיל להגיע למרכז. והדבר הזה, קשה לנו להשיג נתונים על הדבר הזה, על התופעה הזאת. כי כמו שאמרתי, הרוב זה מתחת לפני השטח. אבל התופעה הזאת, אני מאמין שהיא פוגעת ותמשיך לפגוע. זה ברמת הכלכלה הלאומית. זאת פגיעה קשה, פגיעה שפוגעת קשה מאוד בתחרות, פוגעת קשה מאוד בגריעת הקבלנים. הזכרת את הכנס השנתי של התאחדות הקבלנים. בכנס הציג מנכ"ל BDI נתון מזעזע שב-2019 נגרעו 640 חברות קבלניות בתחום התשתיות, פי שתיים משנת 2019. לא הבנתי. חברות מתייאשות. אני לא מדבר על - - - בגלל שהזמן קצר, יש לך עוד דקה וחצי. אני צריכה שתדבר יותר ברור למי שלא שולט בחומר כמוך. וגם כדי שתגיע לנושא, כי הזמן קצר. אוקיי, בדקה וחצי: יש גריעה משמעותית של קבלנים. חברות קבלניות מפסיקות לעבוד. הן נגרעות מהשוק.

זה לא כולל את אותן חברות, עשרות רבות של חברות, שנמצאות היום בקשיים. יש לנו סיפור אחר שזה תופעת ההתייקרויות של התשומות וחומרי הגלם, שזה דבר אחר, אבל זה לא תורם כל הסיפור הזה של הפשיעה, זה רק מקשה. אנחנו נמצאים באירוע שלדעתנו מאיים על כל הענף. הוא יכול להביא, כמו שנאמר פה, אנחנו בפרקים הראשונים של נרקוס, זה יכול להביא בפרקים היותר מתקדמים, לקריסה של הענף כולו. אני רוצה לתת עוד נקודה למחשבה בעניין הזה, מה מדינת ישראל תעשה בשעת חירום? בשעת חירום המדינה מגייסת קבלנים וכלים למצב חירום. מה היא תעשה אם הענף הזה לא יהיה קיים או שהוא יהיה בפגיעה אנושה? יש לכם סטטיסטיקה?

כמה חברות עזבו בגלל התופעה הזו? הנה, הוא אמר, לא רק בגלל התופעה. הסטטיסטיקה אומרת 600 בשנת 2022 או 2021. 640 חברות נגרעו מהשוק. יש עוד הרבה אחרים שהם בקשיים. להגיד שזה נובע מתופעה של פרוטקשן או לא, קשה לנו להגיד, אבל אנחנו מניחים שזה חלק מהעניין. אנחנו מדברים עם קבלנים, דור ההמשך בהרבה מאוד חברות לא נמצא שם. הוא לא נמצא שם כי האבות שהם כרגע בחברות האלה, הם לא רוצים שהילדים שלהם ימשיכו. הם מבינים ורואים מה הם חווים, ולכן אנחנו נמצא את עצמנו בתוך שנים ספורות בשוקת שבורה. אסיים ואומר, אלה דברים שנאמרו, אני חושב שיש פה הבנה. אנחנו צריכים פה חשיבה אסטרטגית. המשטרה עושה את עבודתה, אבל למשטרה יש את המשאבים שלה ואנחנו יודעים שהמשאבים הם מוגבלים. זה גם עניין של תקציב, וגם עניין של חשיבה אסטרטגית ברמה לאומית, שצריכה לבוא ולייצר פה איזושהי פלטפורמה שונה ממה שקיימת היום למלחמה בפשיעה הזאת. תודה רבה. שירי, גם מהתאחדות הקבלנים. ביקשת גם להתייחס.

אני רוצה לחדד את דברי דוד. מה שצריך להבין לגבי הפרוטוקשן זה שזאת המחלה השקטה של ענף הבנייה, והוא במספר מישורים. קודם כול הוא פוגע בעניין שזה התחיל. זה פוגע בדמי החסות שמשמש כחברות שמירה לאותם קבלנים. אבל זה התחיל משם. המחלה השקטה הזאת מגיעה לכל נדבך ונדבך. מה זה אומר כשאנחנו אומרים שזה תוקף מכרזים? זה אומר שהיום ארגוני הפשע בעצם מגייסים קבלנים שהם חוקיים לכל דבר ועניין. ואותם קבלנים, בין אם הם מאוימים או לא מאוימים, ניגשים למכרזים והם מחלקים, הם כבר קובעים מראש מה יהיה מחיר הזכייה, ועל מחיר הזכייה הזה הם מתחלקים. זאת אומרת שאם המכרז עמד על 5 מיליון, אנחנו נדאג לך שהמכרז הזה יהיה 7 מיליון. ונתחלק בפער, אתה תיקח מיליון אחד, אנחנו ניקח מיליון שני. אתה תבצע ואנחנו גם נחליט לך עם איזה קבלנים לעבוד, איזה חומרי גלם לקנות, ואנחנו מדברים על פגיעה שמגיעה לחומרי הגלם, היות ואנחנו כבר ערים לפגיעות במחצבות. אנחנו מדברים על פשיעה שמתחילה מחומרי הגלם, עד לשמירה באתר. אנחנו לא מדברים כאן על עניין של דמי חסות, שזאת פגיעה בסוג של אוכלוסייה או מגיעה לכיוון אוכלוסייה.

בנושא הזה של פשיעה בצפון, בדרום ובמרכז, אנחנו מדברים שיהיה שלום, ערבים ויהודים עובדים יחדיו. ארגון הפשע עובד בצורה מושתתת. הכלים שנשרפים לא שייכים ללאום אחד או שניים, הם שייכים לכולנו. והפגיעה הזאת היא פגיעה קשה מאוד בכל הענף. אנחנו מדברים על פגיעה שמזמיני העבודה היום יודעים שיש ערים מסוימות, יודעים שיש קבלנים מסוימים, שאין להם את הכלים אפילו להתמודד מולם של לפסול אותם במכרז.

איך תפסלי? על בסיס מה? הקבלן הזה הוא חוקי. על מה תפסול אותו כשאתה יודע שזה לא הקבלן, שזה ארגון פשע מסביב. יש לנו שולחן עגול ביום חמישי הזה, הזמנו אליו את כל מזמיני העבודה הגדולים במשק, ואת לשכת ארגוני העצמאיים בישראל לה"ב ואת משרד המשפטים, על מנת לבדוק איך מטפלים בבעיה הזאת. אפשר לבוא? בשמחה. המטרה שלנו זה לבוא ולחשוב יצירתית ואחרת כיוון שאנחנו יודעים על אזורים שלמים שהיום הקבלנים נמנעים מהגשת מכרז. אספר בדקה אחת על סיפור של קבלן שהגיע אלינו, שבא ומספר את הסיפור הבא: כבר לא עושים במשרד הבינוי והשיכון באזורים מסוימים סיורי קבלנים.

כי מה יודעים שסיור הקבלנים יביא, הוא יביא לארגון הפשע שיגיע ויעשה את הסיור. יראה מי הקבלנים שמגיעים, ואחר כך אותם הקבלנים יקבלו איומים הביתה ויאותר הקבלן שיגיש את המכרז. אז הם לא עושים יותר סיורי קבלנים. אז הם רק מוכרים את המכרז. אז אותו קבלו קנה את המכרז. פרסם גורם פנימי, כי אנחנו יודעים שארגון הפשע הוא לא רק חיצוני,

יש להם גם גורמים פנימיים. ופרסם אותו גורם פנימי מי קנה את מסמכי המכרז. אותו קבלן שקנה את מסמכי המכרז שנמנע מללכת לסיור הקבלן, אותו קבלן קיבל רימון הביתה ויריות. זאת המשמעות של הדבר הזה. זאת המשמעות של הפגיעה. מדובר במחלה שקטה, שגם כשהקבלנים מתלוננים, מה שהם מקבלים, לצערי, היום וגם המשטרה מוגבלת, אבל צריך להבין שגם כשמתלוננים, הם מקבלים פתק לביטוח, הם לא מקבלים המשך. תודה רבה. אני רוצה לתת את זכות הדיבור למשרדי הממשלה. רועי מהמשרד לביטחון פנים בט"פ, אתה רוצה להתייחס? בוקר טוב,

מהייעוץ המשפטי במשרד לביטחון הפנים. אדבר קצת על הניסיונות והצעדים שאנחנו מנסים לעשות כדי לסייע בטיפול בכל נושא הפשיעה בכלל, בדיון הבא זה יסקר בהרחבה, אתייחס לגבי דמי החסות.

תנסה להתייחס ספציפית לתופעה הזאת. חלק מהדברים הזכירה היושבת-ראש, חלק מהדברים החברים פה מכירים, גם חברת הכנסת וסרמן לנדה שהייתה בדיונים קודמים איתנו. המהלך המרכזי שהיושבת-ראש ציינה בהתחלה, הנושא של חברות השמירה, נושא שהמשרד שם עליו את המשאבים והמאמצים המקסימליים שיכולנו להקצות לנושא.

מה עם החקיקה הממשלתית שלכם לגבי הכפפת חברות השמירה למשרד הבט"פ?

התייחסתי לזה קודם. אנחנו מחכים שמונה חודשים לחקיקה. על זה אני מדבר עכשיו. התייחסתי לזה גם בדברי הפתיחה שלי. אגיד לך שעד יום שישי אחרי צוהריים - - - ניסינו להביא את זה לוועדת שרים לחקיקה. הצעת החוק הזאת - - - עלה למשרד המשפטים, לייעוץ וחקיקה, היו בעיות עם הנוסח, אבל שלא יהיה ספק, גדעון סער ניסה לדחוף כמה שיותר, אבל לצערי בגלל ענייני נוסח, לא הצלחנו להביא את זה לוועדת שרים. זאת הצעת חוק שהתחילה מתוך - - - אמרתי שאני לא מאמינה שזה יקרה עם הממשלה הזאת. למי שמכיר את הרקע, הצעת החוק הזאת התחילה מתוך מחשבה שניתן יהיה למחוק שני סעיפים בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ולהעביר אותם. בשנת 2019 כשהתחלנו לעבוד על הנוסחים הראשונים, לזכותה של משטרת ישראל יאמר שהיא אמרה מראש שהיא לא רוצה לקחת,

הסדר שהוא חלקי מאוד ולא נותן מענה כבר היום. דיברו פה אנשי התאחדות הקבלנים, אתרי הבנייה נכנסו לחוק החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה בצו ב-2018; זה נתן מענה?

לכן נעשה ניסיון לטפל בסוגיה מהשורש, חובת רישוי על כל סוגי השמירה והאבטחה. ואגב זה, הוכנסו הרבה תיקונים עקיפים, ולכן הצעת החוק הפרטית של היושבת-ראש גם הוצמדה להצעה ממשלתית, כמו גם הצעה - - - ממתי עובדים על הצעת החוק הזאת? מרגע שהוקמה הממשלה - - - ליתר דיוק, שמונה חודשים. ממתי? אמרת שהתחלת ב-2019. הטיוטה הראשונה התגבשה אצלנו במשרד ב-2019. ב-2020 התחלנו לעבוד על נוסח יותר רחב. ואנשים צריכים להבין, ככל שעובר הזמן - - - זה גם כותרת לפרק ארבע בנרקוס. אנחנו היום ב-2022, וב-2019... זה מטורף, זה לא רק חקיקה פרטית. זה ייעוץ חקיקה, בנוסח , והדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות.

אזכיר במאמר מוסגר שבמרץ 2020, המשרד לביטחון פנים הצטווה להקצות, לא 100%, 150% ממשאביו לטיפול בקורונה. היו הרבה דברים חשובים שהמשרד ניסה לקדם והם נעצרו. אנחנו לא חוק דמוי כלי ירייה שהיה גמור חלק מהטיפול בפשיעה. כן, הטיפול בו נעצר, כי אנחנו התגייסנו כולם, יותר מ-100% מהמשאבים לנושא הזה. אני רוצה לדבר במבט פני עתיד. יש עבודה רצופה עם משרד המשפטים על החוק הזה. הוכנסו אליו תיקונים עקיפים לחוקי הלבנת ההון ולחוקי המאבק בפשיעה המאורגנת. ובאמת נעשה ניסיון מאומץ לקדם את הנושא הזה. אנחנו משתדלים לתת לזה את כל התשומות הנדרשות וגיוס משאבים כללי לקידום של זה.

אני מכבדת את המשרד לביטחון פנים ואותך, ואני בכל זאת רוצה לשאול: מה גאנט הזמנים לביצוע של אותה חקיקה? זאת לא הצעת החוק הפרטית היחידה. אני מחכה עם הצעת חוק פרטית בדיוק בהקשר הזה: ספציפית הכפפת חברות השמירה הפיקטיביות למעקב ופיקוח של המשרד לביטחון פנים במקום משרד המשפטים. הדבר הזה מחכה למעלה משמונה חודשים. השאלה הקונקרטית היא, מתי אנשים במדינת ישראל יזכו למזור על ידי זה שתביאו את החקיקה הממשלתית? רות, זה כבר לא בידיים של רועי. אם מועד פיזור הכנסת היה תלוי בנו, אני מניח שהיו כמה חוקים שהיינו מעבירים. אבל אנשי המקצוע לא קשורים

ולכן אנחנו עובדים בקצב מקצועי, לא בקצב הכנסת.

אנשי מקצוע לא קשורים לפוליטיקאים ולפיזור הכנסת. ולכן אני לא מבינה את התשובה שלך. אני שואלת מדם ליבי, שאלה מאוד נוקבת, ואני מתנצלת כי זו בדרך לא דרכי, דרכי יותר עדינה, אבל אני שואלת פה כי אני לא מבינה איך עוד לשאול את זה: מתי להערכתך אנשי המקצוע יסיימו את החקיקה? מה זה קשור לפיזור הכנסת? לא, לא, אסביר. זה קשור אולי לחקיקה הפרטית שלי או שלך,

אני יכול להבטיח לך שאנחנו נמשיך לעבוד על הצעת החוק הזאת. שתהיה מוכנה לפחות לממשלה הבאה, אבל שתהיה מוכנה. שוב, אני לא יודע להגיד לך את היום והשעה. הצעת החוק הזו היום פורסמה לציבור, הוכנסו בה הרבה מאוד הערות. נכון, פורסם. הוכנסו בה גם הערות ושינויים, אגב הצעות החוק הפרטיות שקודמו, והממשלה הצמידה אותם להצעת החוק, אנחנו כל הזמן עובדים על הנושא הזה. אנשים שחושבים עכשיו על תיקוני הנוסח, זה לא עכשיו איזה פסיק קטן או סעיף קטן כזה או אחר תיקוני הנוסח הם מהותיים ומשמעותיים ואנחנו עובדים עליהם באופן רציף. ברגעים אלה יושבת הרפרנטית אצלנו בלשכה יחד עם מחלקת הנוסח בייעוץ החקיקה בימי דיון רצופים, הלוואי שיכולתי להגיד לך,

אני די יכול להגיד לך שאנחנו מבחינתנו עושים את כל מה שנדרש - - - אירגוני הפשיעה רועדים מהדיווח שלך על הרפרנטית שברגעים אלה עובדת על השינוי. אני מאחל גם לאדון שיקלי שיום מן הימים הוא יהיה שר בממשלה ופקידיו יבואו לכאן להציג את המדיניות שהוא מקדם.

מה הקשר - - - שוב, אנחנו מדברים קצת בקווים מקבילים. סליחה, תקשיבו, זה שיח מיותר ואני עוצרת אותו עכשיו. המשרד עובד על החוק הזה כבר תקופה ארוכה; שלחו למשרד המשפטים; ייעוץ וחקיקה אמרו שיש בעיות בנוסח. אם הייתה ממשלה, עוד שבוע-שבועיים החוק הזה היה עולה בוועדת שרים.

רועי, יש לך עוד משפט לומר? סכם ונעבור לעודד קם מהפרקליטות. זה כל כך מיותר, תביאו את החוק, לא משנה איזו ממשלה תהיה. אני מקווה ואני יודעת שאתה תהיה בייעוץ המשפטי. ייעוץ וחקיקה הולכים איתי פה מהכנסת העשרים. אני מניחה שגם הם יהיו. איפה וגנר? כמה שנים אנחנו ביחד? בבקשה, מ-2016. את ייעוץ וחקיקה משפטית, את מקבלת את החוק, ותביאו אותו. מה יש לי עכשיו לקושש? אין לי שר, בקרוב גם אין לי כנסת. בסדר? שחררתי את האירוע. עודד, בבקשה. לילך, את רוצה להתייחס למה שנאמר על ידי משרד המשפטים? כי אם כן, שבי. את כבר רגילה למקום. עודד, בבקשה.

אני עורך דין עודד קם, אני ראש הצוות הכלכלי בפרקליטות מחוז צפון. אני תושב אותם 15% של מחוז צפון, אני גר במחוז צפון,

אחרי עשר שנים בפרקליטות תל אביב, חזרתי הביתה ועברתי לגור בצפון, ושם נחשפתי לאותה מכה שאנחנו מדברים עליה היום. למזלי הרב, נפל בחלקי הכבוד להיות ראש הצוות הכלכלי בפרקליטות של המחוז, מה שבעצם איפשר לי לקדם את הלחימה בתחום הזה. אני יכול להגיד לכם שאני בהחלט הרגשתי שאני נמצא מול שוקת שבורה בהקשר הזה. אחרי כמה שנים בתל אביב להגיע צפונה ולראות שהבית מתנהל בצורה כזו שבאמת קבלנים לא יכולים לעבוד בשטח. וזה לא רק קבלנים, זה חקלאים שלא הזכרנו היום, מפעילי כלי צמ"ה, בעלי עסקים, זה מסעדות עד למועדוני אירועים, גני אירועים וכן הלאה. אני מ-2016 בפרקליטות מחוז צפון,

התחלתי לאט-לאט לקבל שולחני תיקים של אנשים שמספרים סיפור דומה פחות או יותר, על זה שבאזור שלהם יש חברת שמירה ששולטת. מי שלא משלם לחברת השמירה ששולטת באזור שלהם, בדרך כלל יבלע להם בשלב כזה או אחר, יגרם איזשהו נזק לעסק שלהם. הרבה פעמים אלה נזקים שהם לא גניבות, הם היזקים. יש הבדל בין אם בן אדם בא לגנוב לך את הנכס או הרכוש היקר, לגנוב לך את הבאגר או לגנוב לך את הטרקטור, לבין אם בן אדם בא לשרוף לך את הטרקטור. הרי ברור שאם בן אדם בא לגנוב לך את הטרקטור, אולי הוא פשוט רוצה טרקטור. אבל אם בן אדם בא לשרוף לך את הטרקטור, הוא רוצה ממך משהו אחר. ולאט-לאט אנחנו באמת מבינים שהמכה הזאת היא מכת מדינה של ממש, ולא רק באזור הצפון. מה שהוביל אותי לכתוב מסמך, אני חושב שלפני שנתיים הוצאתי אותו לעורכת הדין ליאת בן ארי שהייתה ועדיין היא המשנה לפרקליט המדינה לעניינים כלכליים. המסמך הזה הוא חוות דעת משפטית שלי שבעצם מסבירה את מה שאולי לא מובן מאליו - - - זה בלתי מסווג או מסווג? זה בלתי מסווג. זה עבר להערכתי גם אליך, גם אצלך יש עותק של המסמך הזה. זה עותק של מסמך שאני יודע שמפקדת מחוז צפון ממ"ז צפון העבירו אותו הלאה, אחרי שקיבלנו אישורים בתוך הפרקליטות להוציא אותו. זה גם מסמך שראיתי חלקים נכבדים ממנו רשומים בהצעות הסבר של חוקים שמקדמים כמה מחברי הכנסת שיושבים כאן. דבר שגורם לי קודם כול להגיד לכם תודה רבה. בהחלט לא טריוויאלי בעיני שעובד ציבור שנתקל מול שוקת שבורה כזו, מצליח להעביר את העמדה המשפטית שלו, ולהעביר איזשהו רעיון הלאה, עד שהוא מגיע לכנסת והוא מקודם ומקבל חיות שאני מקווה שתקבל גם את החותמת בסופו של דבר. לא יהיה לזה דין רציפות משום זה עבר רק בטרומית, גם הצעת החוק פה וגם הצעת החוק פה, משום שיש עיכוב בלתי סביר בהחלטות הממשלה. זה ברור לי. שוב, אני - - - תודה על המחמאה, אבל... אני מבין. אני מתאר כרגע את מה שרואות עיני. השורה התחתונה של אותו מסמך, והשורה התחתונה בעצם של מה שאנחנו נתקלים בו בשטח היא שהפרוטקשן שכולנו מדברים פה עליו היום כתופעה, זו לא עבירה במדינת ישראל. לגבות דמי חסות היא לא עבירה. לסחוט דמי חסות, סחיטה, סחיטה באיומים היא עבירה.

על זה עובד משרד המשפטים. חד משמעית. ולשם כך התכנסנו. אנחנו בהחלט - - - רק שתדעו שאותם עבריינים, יושבים ומסתכלים על מדינת ישראל ועל משרדי הממשלה, ופשוט צוחקים. צוחקים לנו בפרצוף, ומאמללים את חייהם, גם של חקלאים וגם של אנשים. וגם לא מסתכלים, את צודקת. זה פשוט כל כך נורא שאין לתאר את זה. לי זה ברור. לא תפקידי לקדם, אני מייצג את הפרקליטות פה, ואני בעצם מתאר לכם את מה שקורה בשדה הקרב המשפטי בבתי המשפט. כשאני עומד מול שלושה שופטים, בהרכב של בית משפט, ואני מגיש תיקים, שבאמת עשיתי שמיניות באוויר כדי להגיש אותם.

בגלל שזו לא עבירה, אנחנו מחפשים אותם על כל מיני דברים, על זה שהם קיבלו את הרישיון במרמה, ואז אנחנו מעמידים אותם לדין על קבלת דבר במרמה. על עבירות מס אנחנו מעמידים. כשנכנסים כספי הפרוטקשן לחברת השמירה, הם רוצים למשוך אותם לכיס של עצמם, אז הם מביאים חשבוניות פיקטיביות כדי למשוך את הכספים החוצה, אז אנחנו מחפשים אותם על החשבוניות הפיקטיביות. אנחנו עושים את כל הסיבוב מסביב. אבל לגעת בנקודה עצמה, ולבוא ולהגיד: אתם גובים דמי חסות, את זה אנחנו לא יכולים לעשות. ועד שלא תקודם אותה הצעת חקיקה שבה אנחנו תולים את כל יהבנו, אנחנו נמשיך ל"ג'נגל" סליחה על הביטוי, מול בתי המשפט עם פרצופים של שופטים שמבינים שאני מביא להם תיק שהוא חצי אפוי. ברור להם שכשאני מעמיד לדין עבריין שכל הסיפור מספר גביית דמי חסות, אבל בסופו של דבר אני מעמיד אותו לדין על חשבונית פיקטיבית, אני מקבל מהשופטים מבט שהוא לא נוח ובצדק מבחינתם. ואם לנו לא יהיו את הכלים, אנחנו לא נוכל להילחם בתופעה הזאת. ואני כאן כי זה בנפשי גם כתושב המחוז. חברים, כשאני מגיע הביתה ופוגש את הילדות שלי בגן השעשועים, אז באים אלי אנשים ומספרים על הפרוטקשן שהם משלמים. וכשאני יוצא בבוקר לעבודה אני ניצב מול השופטים מול אותם פרצופים מתוסכלים. אני בכלל לא מדבר על העובדה שאין לנו שיתוף פעולה בכלל מעדי התביעה שלנו, מהקבלנים. אפילו שאני רוצה להעמיד את העבריין על חשבוניות פיקטיביות, כי אין לי חוק להעמיד אותו לדין על פרוטקשן, אני צריך עד תביעה, אני צריך את הקבלן שנסחט שיעמוד על דוכן העדים ויגיד לשופטים: אני שילמתי עבור כלום. אני שנתתי כסף ולא קיבלתי שירות. וגם את זה אנחנו לא מקבלים, ולמה? כי אלה באמת אירגוני פשיעה, ואני לא מאשים, ולא יצא פה חס וחלילה שאני יוצא כנגד עדי התביעה שלי, כנגד אותם קבלנים וכנגד אותם נסחטים, שבאמת לבי איתם. אבל תבינו, כדי להביא קבלן שנסחט לבית המשפט, צריך צו הבאה מבית המשפט. קבלנים היו מגיעים אלי לדיונים עם אזיקים כי הם סרבו להתייצב בפני בית משפט ולהעיד מול ראשי ארגון הפשיעה שסוחט אותם. אז אני מפעיל את החברים של מני, ביחידה מרכזית צפון, כדי שיוציאו שוטרים לנסחטים עצמם, להביא לי אותם לבית המשפט רק כדי שאני אוכל להעמיד לדין את הסוחט בחשבוניות פיקטיביות. רק שנבין עד כמה האבסורד שאנחנו נתקלים בו בשטח הוא בלתי ניתן לתפיסה.

אני רוצה להגיד לך שזה שהגעת לכאן לדיון, והנוכחות שלך כאן היא חשובה מאוד. אני יכולה להגיד לך באופן אישי, אני כמעט שנה מנהלת כאן דיונים עם נציגי הפרקליטות, ואתה מביא כאן משב רוח משמעותי מאוד לפרקליטות. אני מודה לך על זה. אני רוצה להגיד לך שיש כאן הרבה דיונים. הפרקליטות לא מספיק דומיננטית. אני חושב שהנוכחות שלך פה היא חשובה. הקשבתי לכל מילה שאמרת וזה היה מרתק. אנחנו צריכים יותר נציגי פרקליטות כמוך. כל הכבוד.

אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים חברי כנסת חובטים בפרקליטות לא בצדק. ואתה נתת כאן דוגמה למה אתם באמת עושים את העבודה שלכם בתת תנאים גם. צריך לזכור בעבירת הפרוטקשן שגם חקיקתית לא מסודרת, וכמו שציינת, קשה מאוד להביא עדי תביעה. יישר כוח.

והמסמך שלך שהוא מופת ובסיס לחלק גדול מהעבודה שלנו ותודה על זה. הדברים שלך עוד יותר מחזקים לנו את התחושה שלא משנה איזה ממשלה תהיה. והיו כאן נציגים של האופוזיציה ועכשיו יש כאן הרבה קואליציה, שמבינים את החשיבות והמשמעות של הנושא. תודה רבה. אני נותנת רגע את זכות הדיבור למשרד המשפטים, אני רוצה להזכיר לך שלפי הטיעון ביום שישי אחרי צוהריים, זה שייעוץ וחקיקה על נוסח. אין לי בעיה, רק תני לנו איזשהו אופק על מה, כי החוק אצלכם עכשיו. בט"פ סיים את עבודתו. זה לא מדויק. אוקיי, אז תעזרו לנו. אדייק מעט את הדברים: דבר ראשון, אני שותפה מאוד לתחושת התסכול שהחוק הזה עוד לא הגיע לכנסת. אני יודעת שאנחנו ובט"פ עובדים עליו במלוא המרץ בחודשים האחרונים, וזה מתסכל מאוד שאנחנו ככל הנראה, מסתמן שלא נספיק להביא אות. הוא חוק חשוב ומשמעותי שכל הזמו ניסינו, כולל מכתבים של שר המשפטים לשר הבט"פ לקדם אותו, כדי לתת מענה כולל לעניין הזה. וגם הצעות החוק הפרטיות של חברת הכנסת וסרמן לנדה שנפגשנו איתה, וגם שלך, יושבת-ראש הוועדה, אנחנו כמובן - - - שלי ושל שיקלי. ושל חבר הכנסת שיקלי. רצינו לקדם אותם, שיוצמדו להצעה הזאת שנותנת מענה מקיף וכולל לנושא הזה, שבעיננו הוא הכרחי וכבר שנים אנחנו מבקשים ומתחננים שהוא יקרה. אני שותפה מאוד לתחושת התסכול. אבל כרגע לצערי הרב,

ניסינו לעשות את המקסימום עד הרגע האחרון, כולל דחיפה מאוד גדולה מצדנו. ישנם מספר נושאים שעלו בנוסח, זה לא כמו שרועי אמר, זה לא עניין של נוסח, שמראים שיש לנו חור ברגולציה. אנחנו לא נביא הצעת חוק לא שלמה לכנסת. אנחנו חייבים לסגור את החורים האלה. כמו שרועי הסביר, זה לא פסיק פה ונקודה שם, זה ממש הסדרה שלמה של נושאים שלא חודדו מספיק כשפורסם התזכיר. ובעקבות הערות לתזכיר ודיונים עם נוסח החוק אצלנו בייעוץ וחקיקה,

ולכן זאת כן עבודה משותפת, זה לא שהמשרד לביטחון פנים סיים את תפקידו, העביר את המגש אלינו - - - אני יודעת שזה פינג פונג בינכם. אני מכירה את זה. לא פינג פונג - - גם באיזוק עברנו את זה עשר שנים. - - זה עבודה משותפת. עזבי, אמרתי את זה בשפה אחרת. אני לא רוצה שנעבור עם הפרוטקשן כמו מה שעברנו באיזוק האלקטרוני, שגם יש כאן משרדים רלוונטיים. ושרק אחרי עשר שנים יביאו את תזכיר החוק, ובסוף גם הכנסת תפוזר. תגידי לנו בערך לוחות זמנים. בגלל המצוקה ובגלל העובדה שיש לך פה נציגים בפרקליטות שנמצאים בבית המשפט, והם מול שוקת שבורה. תני לנו איזשהו לוח זמנים. שוב, גם עודד יודע, קיימנו אצלנו - - - זה שהממשלה מתפזרת, שזה לא יעצור אתכם בעבודה. זה לא עוצר אותנו. לגמרי לא עוצר אותנו.

לא רק שזה לא עוצר אותנו, העבודה ממשיכה. היא ממשיכה לא רק במישור של חוק שירותי אבטחה שהוא מישור חשוב, מרכזי וחיוני. הוא קובע מדרג של עבירות.

שאלה עבירות שנוגעות לכל השרשרת של העיסוק בנושא הזה של שירותי אבטחה.

צריך להבין את זה שלפעמים הדרך של המניעה, דרך הרגולציה שלכאורה היא הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה. גם עודד יודע את זה. הדרך של המניעה והוצאת כל הגורמים העבריינים מהשרשראות האלה היא פשוט חיונית. וקביעת העבירות האלה כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, יש שם שורה של עבירות, בהמשך להצעות החוק הפרטיות שלכם בהקשר הזה, לקבוע אותם כעבירות מקור ובעצם ללכת לתחום של אכיפה כלכלית, שעודד מצוי בו ומכיר אותו. האכיפה הכלכלית בסופו של דבר נותנת את הפירות. במקביל, שר המשפטים פרסם תזכיר לתיקון חוק המאבק בארגוני פשיעה, שגם אותו אנחנו מתכוונים לקדם.

אנחנו לא שוקטים על השמרים ומחכים רק לחוק הזה. אנחנו עושים פה חקיקה משולבת. זה נכון שלא היה לנו את השהות להשלים את זה עכשיו, אבל אנחנו ממשיכים את זה. מבחינתנו זה עניין מקצועי לכל ממשלה שלא תבוא. ננסה לקדם את זה דרך הממשלה הבאה ולהגיע לישורת הכי טובה שאנחנו יכולים, גם בתקופה הנוכחית הזאת.

אעשה איתך סיכום שברגע שיאשרו את דיוני הפגרה של הוועדה, נעשה מעקב על זה. במיוחד אם יהיו הסכמות. כן, כן. ואתם בינתיים תעשו כדי שהממשלה הבאה כבר תקבל את המתווה. ברגעים אלה נמשכת העבודה על החוק. יושבים האנשים המקצועיים. רועי, אני חושבת - - - השאלה היא אם יש הערכה. אתה יכול לגחך, אבל ככה עובדים, מה לעשות.

אנחנו לא מחייכים מזה, אנחנו עסוקים בזה יום יום. לילך, את

לתת מזור, איזושהי תקווה. אני ממש רואה לשמחתי את האור בקצה המנהרה. אנחנו באמת כבר בישורת האחרונה. אני מקווה מאוד שאנחנו נשלים את העבודה בחודש הקרוב. אבל אני מקווה, אני לא מבטיחה. נביא הצעה מגובשת מאוד ושלמה כדי שאיזה ממשלה שלא תהיה, תקדם את הדבר החשוב הזה ותיתן כלים, גם למשטרה וגם לפרקליטות להתמודד עם התופעה החמורה הזאת. ביקשתם נקודת אור, העקרונות וההסדרים שמגובשים בהצעת החוק הזאת, התחילה העבודה עליהם בממשלה הקודמת. שרי ביטחון הפנים הקודם והנוכחי, אינם משדרים על אותו גל, אבל את יכולה לראות שבנושא הזה לפחות, כולם במשותף. כולנו משדרים באותו גל. ולכן אני אומר - - - זה צריך להיות ברור, אתם אנשי מקצוע.

אני לא אומר עלי. אני אומר ש - - - הנוכחי לא בדיוק משדר, כללית. את זה אני לא יכול לומר.

למה? קצת, קצת הומור, מה קרה? יאללה, די כבר עם זה. העניין הוא מקצועי לחלוטין. עובדים עליו בהיבט הזה ואנחנו נקדם אותו, ולא משנה איזו ממשלה תהיה. אנחנו נשאף ונדחוף להביא אותו לחקיקה. מה שחשוב כאן, הדיון כאן חשוב מאין כמוהו. וחשוב שתהיה לו המשכיות ומעקב אחרי הדברים שיהיו כאן. אני מניחה שמה שבטוח שאת תשבי שם, לא בטוח שאני אשב פה. אז תדאגי גם להמשכיות. ותתני לנו את הפרטים של יום חמישי. אתן בשמחה. מני, מפקד ימ"ר צפון, אני רוצה שתשמעו אותו. מני, עשית כאן מצגת גדולה מדי, אתה צריך לצמצם. יש לך רבע שעה. אתה איש השעה. אני יכולה להגיד לכם שפגשנו את מני, אני פגשתי אותו כבר כמה פעמים. זה הבן אדם שנמצא בחזית, חוץ מעודד שבאמת מקבל, אבל מני הוא זה שמכין את הדברים. בוא תסביר להם. הם שותפים מלאים. אני מביא את הקליינטים לעודד. בוקר טוב, שמי מני, מפקד ימ"ר צפון. אתחיל במצגת קצרה וארוץ עליה מהר כדי שנתייחס רק לנתונים של מחוז צפון. (הצגת מצגת) בשקף שמוצג בפניכם כרגע, אנחנו מדברים על פילוח עבירות הסחיטה וכתבי אישום בראייה ארצית. בהתייחס למחוז צפון, אתם רואים שאנחנו בעלייה בכמות התיקים שנפתחו. עלייה של 26%. ואנחנו השנה עם 60 כתבי אישום בתחום הסחיטה, לעומת שנה שעברה, שזאת עלייה משמעותית מאוד, 88%. אתם יכולים לראות ביחס לכמות הארצית במספר כתבי האישום ביחס לשאר המקומות. ביקשנו להתייחס לישוב טובא בסקירה שלנו, אתם יכולים לראות שיש לנו עלייה משמעותית גם בתיקי סחיטה, ואני אני לא מדבר על תיקים פליליים. תכף אדבר על תיקים כלליים. אבל גם בתיקי הסחיטה של חבר'ה מטובא נעצרו והוגש בהם גם כתבי אישום. אנחנו למעשה השנה עם מעל 56 עבריינים מטובא שהגשנו נגדם כתבי אישום. כמה אנשים בוגרים יש בטובא? בסביבות 3,000. אגיע לנקודה - - - 3,600. כמה אנשים שם יש להם - - - היחס של כמות האסירים שנמצאת ביחס לאוכלוסייה היא גבוהה מאוד. אסירים? אסירים. אני לא מדבר על כתבי אישום. יש לך מושג כמה? אשיג את הנתון. זה דבר ככה, כולם זה: טובא, טובא, טובא. מה חסר לך בטובא? תראי, יש 3,600 בגירים בטובא. כמה אנשים יש להם תיקים פליליים על עבירות קשות? אפשר לברר את זה, אבל כרגע אין לו את זה. מני, תמשיך. מבחינת פילוח של גילאים, בשקף אתם יכולים לראות שתופעת הסחיטה מאפיינת מבחינת עבריינות את כל הגילאים, כולל קטינים ואפילו קשישים. אתייחס גם לאירועי הירי. בסופו של דבר, זה בא ביחד עם הנושא של הסחיטה. אתם יכולים לראות בשקף, אירועי ירי, אלה אירועי מוקד שנפתחים על שמיעת ירי. אם תסתכלו על הנתונים של מחוז צפון, ב-2018, היו 560 והיום אנחנו ב-2022 עומדים על 1,150. 580 היו ב-2018. אבל זה הכול בחציון הראשון? כן. ההשוואה שלך, 2022 זה ינואר עד - - - נתוני ירי הם נתונים שנתיים. אז זאת אומרת שכל חצי שנה של 2022 היא כמו כל שנת 2021? רק תיתן לי לסיים, תבין. בשנת 2018 זה לא אומר שהתופעה הייתה יותר קטנה. אני מאמין שירו באותה מידה. אירועי הירי אלה אירועי דיווח מוקד. אנחנו רואים שרמת הדיווח במגמת עלייה לאורך השנים. אבל היא מוכפלת. אבל אנחנו רואים במסמך של הממ"מ - - - זה בסדר שהיא מוכפלת, אני אומר שוב, שזה לא אומר שהמצב ב-2018 היה פחות. אני איתך. רק כדי להבין איך אני קורא את הטבלה שלך: 2022, אנחנו בחודש יוני. 1,150 אירועי ירי. זה שישה חודשים.

כשאתה מציג את 2022, אלה שישה חודשים, לעומת 2021 שאתה מציג 12 חודשים? אני אומר שהנתונים של הירי הם נתונים שנתיים.

במסמך של הממ"מ, אנחנו רואים שלמרות שאתה אומר שהדיווחים למוקד עולים, עדיין דיווחים למוקד 100 במחוז צפון הם הנמוכים ביותר מכל הארץ. לא באירועי ירי. אתה לא יודע. הנה, הנתונים מולך. לא, אני אומרת שיש עוד שלא מדווחים. ברור. אבל אנחנו רואים שהמגמה היא מגמת דיווח. פה אתה רק בחצי שנה כבר בהכפלה,

עד סוף השנה אנחנו נהיה חס וחלילה בשילוש או פי ארבע. ועדיין המחוז עם הכי מעט פניות ל-100. מה שאת רואה זה לא תיקי ירי, זה פנייה,

במחוז שיש בו הכי מעט פניות, לא כי אין בו אירועים. יש איזשהו חוסר אמון - - - אבל אין ויכוח. את אומרת שיחסית - - - אני אומרת שהנתונים הם הרבה-הרבה יותר גבוהים, כי זה המחוז שיש בו הכי פחות קריאות למוקד 100. ואחוז הפצועים - - - לא באירועי ירי. על מה שלא מדווח אני לא יודעת. מה שאני מציג - - - אני קיבלתי גם את דוח הממ"מ, זה לא קשור לאירועי ירי, דיברו באופן כללי. ואנחנו רואים שהפצועים ממקרי ירי במחוז צפון הם מחצית מכלל הפצועים מירי בכל הארץ. זה נכון. זאת אומרת שזה לא סתם אירועי ירי רק להפחדה. מחצית מפצועי הירי הם במחוז צפון. יעל, אף אחד לא אמר - - - אני אומרת שהמצב עוד יותר. אני רוצה לחזק את ידיו של מפקד הימ"ר, ולהגיד שהנתונים כנראה הם הרבה-הרבה יותר חמורים מרק הנתונים שהוצגו כאן. בשקף הבא,

אנחנו יכולים להראות, אלה אירועים שבאמת בוודאות היה שם אירוע ירי. התקבל אירוע במוקד, חלק מהאירועים במוקד הם אירועים כפולים, או לפעמים אירועים של זיקוקים. אבל פה זה אירוע שאנחנו מגיעים ויש ממצאים. זאת אומרת שיש תרמילים, יש זירות ירי, או חלילה יש פצועי ירי. אנחנו רואים בשקף עלייה של 5% לעומת אשתקד. מבחינת כתבי אישום, אתם יכולים לראות שיש ירידה לעומת שנה שעברה. שנה שעברה היו לנו נתונים הרבה יותר טובים, בעיקר בעקבות פיצוח של סוכן. אבל למרות שהנתונים יחסית ירדו לעומת שנה שעברה, ביחס לשאר הארץ, הנתונים של המחוז הם טובים. השקפים הבאים הם נתונים של עצורים בתיקי ירי. אתם יכולים לראות שנכון לעכשיו באותה תקופה, אנחנו עם 723 עצורים שנעצרו בגיל אירועי ירי. לא תמיד העצורים האלה הגיעו לכתבי אישום. זה חצי שנה מול חצי שנה? כן. בשקף האחרון אתם יכולים לראות את כמות תפיסות אמצעי הלחימה,

שלנו רק במחוז הצפוני. אנחנו מדברים על עלייה בכל הפרמטרים, 145 רובים, 238 אקדחים, 309 רימוני רסס, 42 מטענים. אנחנו מדברים על נתונים של חצי שנה. אנחנו מדברים על 734 פריטי אמל"ח. אני מאמין שנגיע לכמות כפולה מזו עד סוף השנה. עד כאן המצגת. רגע, שאלה על השקף האחרון בנושא תפיסות אמל"ח. תן רגע מילה על זה, מאיפה מגיע? הייתי אתך גם ע'ג'ר. תן לחברי הכנסת שלא היו שם. תן על המעבר בע'ג'ר. גם העניין עם חיזבאללה, זאת נקודה - - - ע'ג'ר היא נקודה משמעותית בהקשר של תפיסות אמל"ח? בדיוק בשביל זה אני רוצה שתיתן דגש - - - של הצפון. הימ"ר למעשה היא היחידה המובילה בכל מה שקושר בנושא של תקיפה של אמצעי לחימה. אנחנו תוקפים גם מחוללי אמל"ח,

סוחרי אמל"ח שהם לא סוחרי אמל"ח קטנים, אלא סוחרי אמל"ח שנמצאים במקום משמעותי בשרשרת הערך, בין הקליינט לבין המוכר. אותם אנשים שמתכללים. אנחנו פועלים רבות בתוך הארץ, בכל מקום למעשה בארץ, לא רק במחוז הצפוני, כדי לשים את היד על אותם אנשים שסוחרים באמל"ח ועוסקים בזה. סליחה שאני קוטעת אותך, לגבי ענישה, אין כרגע חילוט כספי סחר נשק. תכף אתייחס לענישה, יש לי חלק נפרד בכל מה שקשור לנושא משפט. אני רוצה שתתייחס רגע לשאלה שאני שאלתי, על העניין של הברחות האמל"ח. חלק מהשוטרים שלנו, יש לנו בתוך היחידה את יחידת היג"ל,

שפועלת בנושא הגבולות. היא פועלת בכל מה שקשור בנושא של הברחת אמל"ח מגבולות המדינה. אנחנו עוסקים בגבול לבנון, בגבול סוריה וגם בגבול ירדן. בכל הגבולות האלה יש הברחות משמעותיות של אמל"ח. אנחנו מזהים בתקופה האחרונה פחות סמים שעוברים ויותר אמל"ח תקני משמעותי כמו אקדחים וכולי. לבנון או סוריה? גם לבנון וגם סוריה. אני ממש מבקשת, בואו ניתן לו לסיים. הוא אומר דברים נכונים מאוד, תני לו לסיים. הוא יסיים, תשאלי. אני לא עצרתי פה אף אחד. זה מפריע אם כל שנייה עוצרים אותו. אנחנו פחות נתקלים ברובי הקרלו, אנחנו רואים יותר הגעה של כלי נשק תקניים כמו אם-16, כמו קלצ'ניקוב, כמו אקדחים מתקדמים של גלוק, שיש להם ביקוש גדול מאוד בשוק. התופעה הזו היא תופעה משמעותית שאנחנו מנסים להילחם בה. בשנה שעברה סיימנו עם 22 הברחות ועם קרוב ל-300 כלי נשק רק מההברחות שנכנסו. יש ציר שמגיע או ישירות לתושבי ישראל או לחילופין לתושבי השטחים ומשם מתבצעות קניות ורכישות של תושבי ישראל או תושבי הצפון מול אותם תושבי שטחים. ובעצם הנשק הפך, לצערי, לסוג של סמל סטטוס בישראל, במיוחד במגזר הערבי. קצת על תיקי סחיטת דמי חסות, ראשי תיבות סד"ח. סיימת עם הנשק? כן. כמה להערכתך יש נשק במחוז צפון, תשובת בטן? יש לא מעט. בכמה אפסים זה יותר מלא מעט? כל נתון שאתן לא יהיה נתון אחראי, יש הרבה. זה עשרות אלפים, מאות אלפים? אשאל אותך שאלה ששאלתי גם בביקור שלי: כמה באחוזים מהנשק שמוברח אתם תופסים באמת? תלוי באיזה גבול. יש גבולות שהם יותר פרוצים, יש גבולות שהם פחות פרוצים. אני מאמין שאנחנו מגיעים למשהו כמו 70% ממה שקורה בגבול הצפון, ואולי ל-20% ממה שקורה בגבול ירדן. גברתי היושבת-ראש, בכל זאת כאובד עצות - - - אתה שואל שאלה? כי אין לנו זמן - - - אני שואל אותך, לא אותו. יש פה נתון מאוד יפה של 734 פריטי אמל"ח. אנחנו פה בכל זאת ועדה, זה בערך הערכה מתוך 7,000, 70,000, 700,000, באילו סדרי גודל אני מדבר? אני לא מבקש את המספר הנומרטור האמיתי, אבל אתה מניח שזה באלפים, בעשרות אלפים או במאות אלפים? זה משהו שהמשטרה יכולה להגיד לנו.

אבל האם אתה מדבר באופן כללי על החברה הערבית? אני מדבר על - - - אז יש לך פה ב-11:30 את השר ואת סגן השר שזאת המומחיות שלהם. אז רק באזור הצפון. מה ההערכה שלכם? אוקיי,

אם אתה רוצה באופן כללי, היה לי מאוד חשוב שתגיע ותשאל אותם. לגבי סוגיית הסד"ח, אנחנו רואים שבשנים 2021, 2022, יש לנו הכי הרבה תיקים בראייה ארצית במחוז הצפון, יותר מכל מחוז צפון אחר. יש יותר תלונות, זה אומר שיש יותר חשיפה וזו המטרה. צריך לזכור שעבירת דמי החסות, היא לא עבירה שבדרך כלל אנשים מגיעים ומתלוננים וזה חלק מהאתגר. דיברתם פה על השוק הכלכלי, השוק האפור, אין ספק שכל מה שקשור בתופעת השוק האפור, אם זה צ'קים אם זה כסף מזומן שרץ, זה הכוח המניע לכל העבריינים. וזה אירוע שמבחינתנו אנחנו מנסים לבוא ולתקוף אותו. בתיקי האמל"ח, אנחנו מושקעים בזה 24/7. יש לא מעט אירועי ירי, חלק גדול מהם הוא על נושא השוק האפור,

לפעמים זה מתחיל בסכסוכים קטנים של מבט לא במקום, ואז אותו בן אדם מקבל אירוע ירי בבית. דיברנו על טובא, טובא זוכה מבחינתנו כמחוז לפעילות ענפה. אני מזכיר שלפני שנה וחצי, מפקד המחוז העתיק את הלשכה שלו לתחנת ראש פינה. הקמנו שם כוחות משימתיים שפעלו גם מפקדה טקטית, וגם כרגע פועלת מפקדה נוספת שעובדת בעקבות האירוע של הצתות האוטובוסים. יש לנו ריבוי של עצורים - - - בוא תיתן מילה על העניין של ההצתות, כי בכל זאת זה איפה שהביאונו עד הלום. תכף אגיע להצתות. יש לנו לא מעט עצורים מטובא, אנחנו כרגע בחציון עם 53 עצורים שכנגד כולם הוגשו כתבי אישום במגוון רחב מאוד של אירועים. צריך לזכור שעבריינים באזור הזה שמתעסקים עם דמי החסות, כשהם מרגישים עם הגב לקיר, הם גם מגיבים. הם יודעים בדיוק מה זה אירוע מתוקשר ומה זה אירוע לא מתוקשר.

הירי בכביש 90 על המסעדה שכולנו שמענו עליו, יומיים לפני זה הוגש כתב אישום משמעותי. הירי על הבלון, זה בדיוק אותו עיקרון. הצתות או הצתות של ניידות, זה ברגע שהם מרגישים שהם עם הגב לקיר, הם יודעים שהם עושים אירוע, התקשורת מדברת על זה, ומבחינתנו, כביכול המשטרה תוריד לחץ, אבל בעצם אנחנו פועלים הפוך. אני מזכיר פעולות נוספות,

משהו שעשינו עם עודד, דיברנו על חוק השמירה. אני ועודד טיפלנו בפרשייה משמעותית מאוד של חברת שמירה,

שהגשנו נגדה, היא הייתה מנוהלת על ידי עבריינים, ולמעשה אני ועודד מאחר ואין חוק, ניסינו ליצור ראיות כדי באמת לבוא ולהגיש כתב אישום כנגד אותה חברה, כי היא לא באמת שומרת על העסקים. הם מגיעים, מבקשים כסף, מקסימום שמים מדבקה, ואז יודעים שכביכול שמירה או שיש אדם אחד על רכב ששומר על כל הצפון. הבנתי שהם כבר עברו לאבטחה מדלגת. במקרה הטוב. בדיוק, זה במקרה הטוב. משהו הוא מדלג, אין ספק, לא בטוח שזו אבטחה. בכל מקרה, אנחנו צריכים לייצר ראיות. ועודד מייצר בקונסטלציה משפטית כזו או אחרת כי בסוף כן נבוא ונגיש כתב אישום.

אירוע כזה על חברת שמירה לוקח לנו משהו כמו שנה לאסוף ראיות ולהגיש כתב אישום. אני מזכיר לכולם שפרצו לתחנות המשטרה בעקבות התיק הזה כדי להשיג את החומרים הללו. אנחנו לא מתעסקים עם חבר'ה טיפשים הם מלווים בעורכי דין. חוק דמי החסות לא רלוונטי היום, החוק בא ואומר: צריך איום, וכדי לבוא ולתת איזשהו משהו בשביל שנוכל להגיש כתב אישום, והיום העסק לא עובד ככה, משפטית אין את הכלים לבוא ולתקוף אותם. היום הוא בא, מציע לך שמירה, אתה אומר: לא. קורה לך נזק, למחרת הוא אומר לך: אתה רוצה שמירה? אתה - - - זו הייתה הצעת החוק הפרטית שלי שבעצם ממתינה למשרד המשפטים בהקשר של הגדרה לחוק הפרוטקשן. לגבי סוגיית האוטובוסים, כלל ההצתות של האוטובוסים עברו לאחריות והנחיה של מפקד המחוז ליחידה אצלי. אנחנו מתעסקים בחקירה של האירוע בקרית שמונה ושל האירוע בצפת. שני האירועים הכפולים בצפת, היו שני אירועים. אנחנו בכיוונים טובים, לא ארחיב. דיברו פה על הסיפור של המכרזים. במכרזים יש לנו כוח משימה מיוחד שכפוף אלי ואנחנו עובדים על זה. זה אירוע בפני עצמו וכמו שציינו פה ידידיי גם שירי, על הדלפות של כל מה שקשור למכרזים כאלה ואחרים. אנחנו יודעים שמכרזים מודלפים אפילו מחברת יפעת שהיא החברה שמאגדת את המכרזים וזה מגיע לידי עבריינים. בחודשיים האחרונים אנחנו מגיעים לכל סיור קבלני שמקוים בו סיור כזה או אחר. אנחנו מגיעים לרשויות. השוטרים מגיעים לשם, נותנים גם דפים לכל קבלן באופן אישי עם טלפון חסוי כדי ליצור קשר. אנחנו נמצאים במכרזים האלה, אנחנו נמצאים בזומים שנמצאים, זה לא פשוט, לא פשוט. לא כולם ששים לבוא ולהתלונן. גם כשיש לנו הצלחות זאת בעיה ואתן דוגמה: מכרז שהיה בכפר כיסרא, שכונה לחיילים משוחררים, סיור קבלנים, מגיע לשם רכב ששייך לארגון הפשיעה של אבו לטיף בצפון, מבצעים שמה ירי, הימ"ר נמצא שם,

מבצעים מרדף, מבצעים מעצר, מוגש כתב אישום. בסוף, מה הוא מקבל? 11 חודשים. וזה במקרה הטוב אם הוא לא משתחרר לפני. אנחנו צריכים גם את ההרתעה בצד השני, כי אחרת, ברגע שזה משתלם אז אף אחד לא מורתע.

איך זה מוגדר ככה? זה מה שמוגדר בחוק, 11 חודשים?

לא מוגדר בחוק, אבל זה מה שהוא מקבל.

והשופט? איפה החוליה החלשה? לנו אין שליטה על הענישה. אבל עברה חקיקה לגבי אם הוא ירה, על מה הוא קיבל 11 חודשים? על הירי ועל הסחיטה. אבל יש מינימום, זה כבר מזמן עבר את 11 החודשים. מדברים על אירוע שהיה, אני נותן לכם דוגמה מהעבר. המינימום נכנס רק לפני - - - מי זה השופט, פיש? זה היה לפני המינימום.

כבר אישרנו את חקיקת מינימום על ירי או שימוש או נשיאה בנשק בלתי חוקי. אחזקת נשק לא חוקי. שני דברים אחרונים, כל הסוגיה של החקיקה, אנחנו האנשים שמחכים לזה בשקיקה, שיהיה לנו בעצם עם מה לבוא לעבוד. אנחנו מדברים על חוק השמירות, אנחנו מדברים על חוק הסד"ח שהוא לא רלוונטי. אנחנו מדברים לא רק על זה, אנחנו מדברים גם על עבירות חקלאיות, ולמשל על פלישה לשטחי מרעה אין ענישה בקצה, זה קנס כספי. אם רוצים לבוא ובאמת לטפל בזה, צריכים לתת את הכלים. וגם הקנס הכספי לא נאכף.

מעבר לזה אני חושב שיש לנו לא מעט הישגים ראויים, אבל אנו רחוקים מלנוח על זרי הדפנה. אין ספק שאנחנו נמצאים במלחמה ומשתדלים לעשות את המקסימום עם מה שיש. עד כאן. תודה רבה. רק אתן לשיקלי ולרות להתייחס, אמנם שאלתם, אבל אם יש לכם משהו לומר, זה הזמן. טוב, אתייחס בקצרה. אני חושב שקודם כול צריך להבין ולהיות כנים רגע עם עצמנו כמדינה ולומר גם אנחנו פה בכנסת וגם המשטרה וגם הפרקליטות, וכולנו באותה סירה, והציון שהייתי לכולנו הוא נכשל. בסוף מה שמשנה זה התחושה של הקבלן בשטח או של אותו חקלאי. אנחנו נכשלים במערכה הזאת, ואף מצגת לא תעזור וחבל על סיפורי הסבתא, וכולל הרפרנטית. ולכן, קודם כול צריך לצאת מהנקודה הזאת שאנחנו בכישלון והכישלון הזה מוביל אותנו לסיטואציה שאנחנו רואים אותה וכל מי שמחובר לנעשה בשטח, הסיטואציה היא סיטואציה של מצב חירום. מי שעוקב אחרי מה שלפני שנה היינו בחצור הגלילית וראינו את אזור התעשייה, איך עסקים שלמים עלו באש ונחרבו כליל. ואת הטרקטורים ואת כביש 90 וראש פינה, והגלידה בעמיעד, ומה שקורה לחקלאים שבאזור עמיעד, וזה רק ככה גליל עליון. ואנחנו מכירים את המוקדים, מכירים את המוקד של ראמה ואת המוקד של טובא, ואנחנו יודעים מה קורה בדרום שהופך לסוג של קולומביה עם כל אותם חממות סמים. אנחנו באמת נמצאים בסיטואציה מאוד-מאוד חמורה בתוך הדבר הזה. חשוב מאוד שההתייחסות תהיה מתוך העמדה הזאת, לא בעמדה שאנחנו יכולים להמשיך ולקדם, לאט-לאט, זה לא לאט ואין לנו את הזמן. אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא סיטואציית חירום. הכנסת לצערי עכשיו בתוך הסיטואציה הזאת תהיה בעצם מנוטרלת. ואני פונה לאנשים שנמצאים עכשיו בתוך המשרדים עצמם ואומר להם: להאיץ כמה שיותר את הפעילות. עודד, אני רוצה באמת שבשנה אחרונה, זאת פעם ראשונה - - - לא פעם ראשונה, היו פה - - - בפעם הראשונה שאני בדיון שאני נמצא, שרואים מישהו מהפרקליטות שהוא מבין על מה אנחנו מדברים והוא איתנו בצד שלנו, עם רצון לתקוף את הבעיה הזאת. זה דבר מרענן מאוד וחשוב מאוד. ואני חושב שיש עוד דבר שצריך לשים אותו על השולחן, וזה הנושא של ענישה מינימלית. בסופו של דבר שוב ושוב ושוב, וזה גם קשור אגב, הלאומני,

הדברים מסונכרנים הרבה פעמים, זה לא הכול רק פשע בלי איזושהי אג'נדה שעומדת מאחוריו, גם בהיבט הלאומני. גם היסוד הלאומני הוא חלק משמעותי בסיפור. אתן דוגמה עם השופט פיש, היה את האירוע בעכו של מלון האפנדי. בא בחור, רוקן ליטרים של בנזין על המלון והצית, כתוצאה מכך נרצח פרופ' הר אבן. אפשר לנהל דיון משפטי, הוא נרצח, הוא נהרג כתוצאה מההצתה. הפרקליטות דרשה, אני לא יודע מי מכם ואם היית מעורב או לא, חמש שנות מאסר. הוא קיבל שנת מאסר. על הצתה של מלון על יושביו. זאת אומרת, השופטים בחלק מבתי המשפט - - זה לא אצלי במחוז. זה מחוז חיפה. אלה דברים שהם דברים מטורפים. והשופטים בסופו של דבר, או בגלל נתק מהמציאות או אג'נדות פרוגרסיביות, הם בעצם אחראים ממש לערעור הביטחון של אזרחי מדינת ישראל, וגם את זה צריך לשים על השולחן. תודה רבה. רות וסרמן לנדה, בבקשה גברתי. קודם כול אני רוצה להצדיע פה למשטרת ישראל ולך עודד, גם לצוותים שעובדים קשה מאוד במשרד הבט"פ ובמשרד המשפטים על החקיקה. ואני רוצה להגיד שאני לא לבד פה, אבל מאז כניסתי לכנסת, לא נחתי לרגע ולא הסתפקתי, לא בסיסמאות ולא בעניין מה פופוליסטי. לקחתי על עצמי את הדבר הזה, כי אני בשטח, תודה רבה למי שאמר כל הכבוד, ואני אומרת את זה בלי טיפת ציניות, כי הדבר הזה באמת הוא בנפשי. אני המון בשטח. שנים אני עוקבת אחרי החברה הערבית, בחברה הערבית, הבעיה היא בעיקר שם. פוליטיקלי קורקט או לא פוליטיקלי קורקט, אנחנו צריכים להסתכל למציאות בעיניים. אין פה עניין פוליטי, יש פה בעיה. והבעיה הזאת דורשת,

אתה מדבר על עונשי מינימום, זה לא רק עניין שופטים, זה מאוד קל להגיד: יש פה חוליה חלשה. אנחנו צריכים לחוקק ענישת מינימום,

בגלל שהמצב הוא לא מצב נורמטיבי. במצב נורמטיבי אי אפשר ליטול את הסמכות מהרשות השופטת. ואז באה הסנגוריה הציבורית ואומרת: אבל יש פה בעיה. יש פה הפרדת רשויות, אנחנו בדמוקרטיה.

אבל אנחנו במצב חירום. וכשאנחנו במצב חירום חייבים, חייבים ליטול את אותה זכות של הרשות השופטת ולהגיד, ענישת מינימום כמו שעשינו בעניין של נשיאת נשק בלתי חוקי. וזה התפקיד שלנו. אני צריכה לספר לך איזו מלחמה זאת? אנחנו דופקים את הראש בקיר. אני אומרת לך ששמונה חודשים אני מחכה למשרד המשפטים ומשרד הבט"פ לחוקק חוק שהחקיקה הפרטית שלי גם בנוגע להגדרה של פרוטקשן, ואני אומרת לך, אני בוכה כשאני רואה שם בצפון, אבל אני לא צוחקת. עם כל הכבוד לכל הציניקנים. אני רואה אנשים, חקלאים, ששומרים על האדמה, את הפלישה לטריטוריה שם, זוועת עולם שאין לתאר, אין לתאר את הדבר הזה. ואנשים טובים, כמוך, כמו הרבה אנשים שיושבים רוצים לעשות משהו ופשוט זה "אשכרה" לדפוק את הראש בקיר. ואנחנו צריכים עם כל הכבוד לפוליטיקה, לקואליציה, לכן ממשלה,

כן כנסת לא פיזור כנסת. באמת. אנחנו מאבדים את המדינה, את כל הקצוות של המדינה. זה קטסטרופה מה שקורה. יושבים אנשים רגילים, מחוץ לבית, עם כלבים ושומרים על הבית שלהם בטראומה. פוסט טראומה מטורפת אחרי ששרפו להם חצי מהשטח. זה משהו פסיכי לחלוטין ואנחנו צריכים להתעורר. חייבים להתעורר.

זה גם עלינו, קואליציה ואופוזיציה, בין אם אפשר לכנס את זה כן בפגרה,

אני לא יודעת בדיוק איך מתנהלת הסיטואציה הזאת. אבל זה מצב חירום. כמו שבין הממשלות חוקקנו דברים בהקשר של הקורונה, זה אותו מצב. אנחנו אמתיים שאנחנו מחכים מ-2019 לחקיקת חוק? יהיה מורכב הנוסח ככל שיהיה אין לנו את הפריבילגיה הזאת. תודה רבה. אני ממש בסיכום, רואי ממשרד החקלאות ביקש.

לפחות כפקיד ממושמע, ארגיש שעשיתי את עבודתי. אבל ברצינות, היום הפוקוס היה על הבנייה וזה בסדר, זו המציאות, אבל חשוב לציין בסוף נאמר על הפשיעה החקלאית. רק רציתי להציג את העבודה שלנו כמשרד החקלאות. ראשית אנחנו שותפים באיגודי הכוחות של הפרקליטות עם המשטרה בכל מה שניתן ואפשר בתחום הסמכות שלנו, של יחידת האכיפה, משרד החקלאות, פיצוח. דבר נוסף, השר שלנו עם השר לביטחון פנים ברוח גבית יוצאת מן הכלל.

ההקשבה וההובלה ומתן האמצעים והתקציבים, וזה מוליד בסופו של דבר הרבה מאוד עבודה טובה. זה עדיין לא נותן מזור לחקלאי, אבל זה בהחלט כיוון טוב.

אני חייבת לסיים כדי להכין לדיון הבא, כמו שאמרתי לכם, עם השר וסגן השר, על המדדים בפשיעה בחברה הערבית. אני רוצה לסכם ולומר כמה דברים.

אני מודה לחברי הכנסת שיזמו את הדיון ונשארו פה לאורך כל הדיון, וזה מראה לכם את החשיבות של הנושא. אני שמחה שהיו פה נציגי קואליציה ואופוזיציה, כי לא משנה מה תהיה הממשלה הבאה, ברור לי, שהממשלה הבאה צריכה להביא, להצמיד את הצעות החוק

לנוסח המקדם. אני מצפה מהייעוץ המשפטי, ממשרד המשפטים, ממשרד הבט"פ ומכל מי ששותף לחוק, לעבוד יחד בכוחות משולבים. ככל שיתאפשר לי, אוודא בזמן הפגרה, אקח בוודאי חודשיים מהיום, כדי לראות שהעבודה המשפטית נמשכת.

אתה יודע את זה, אני אמרתי את זה, אני לא רוצה להגיע למה שהיה לנו באיזוק. לא נגיע לשם. יש כאן מצוקה גדולה בשטח ואנחנו חייבים לתת פתרונות למשטרה, לפרקליטות, שנמצאים שם וגם לבתי המשפט. ולקבלנים.

הקבלנים, בסוף הם אלה שמגישים את התלונה למשטרה, המשטרה מעבירה לפרקליטות, ובסוף זה מגיע לבית המשפט. אם אני לא אתן להם כלים, כשיבוא הקבלן הם יגידו, למה אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. ועם כל זה, אני רוצה לשבח את עבודת המשטרה. הייתי שם במחוז, היינו בסיורים, הייתי שם כמה פעמים. ממני הספקתי להכיר את העבודה המשמעותית שעושים בתוך הימ"ר כדי להגיע לאותם שחקנים. צריך לזכור שאותו שחקן או עבריין שלוקח דמי חסות, הוא לא לוקח רק דמי חסות, הוא עושה עוד הרבה פעולות עברייניות נוספות.

הבנתי את העניין שאתה מלביש עליו את הטלאי אחרי טלאי. וזה בדיוק העניין,

כשאמרתי למפקד המחוז על נרקוס שגם צביקה דיבר על זה. בסוף ההשתלטות, סליחה שאני שוב הולכת לטלוויזיה, אבל מה שמאפיין את הסדרה הזאת זה באמת קטעי הדוקו, כמו שאמרת, התחילה מדבר קטן. מלמצוא אנשים במשטרה, ואני יודעת שזה קורה שם. מלמצוא אנשים בשב"ס, ואנחנו יודעים שזה קורה שם. ועד לאותו קטע שאתה בטח זוכר, שמראים את הקטע שהוא בא עם D9 על בית המשפט,

הוא באמת בא עם טרקטור לבית המשפט והחריב אותו, אחרי שלא הצליח לשחד את השופט. עם אותם זרועות תמנון האלה, של אותם עבריינים שברור לי - - - קולומביה הייתה המדינה הכי מפותחת והכי מתקדמת בדרום אמריקה, והכי עשירה גם. מדינה מדהימה. אז אצלנו הם פרצו לשתי תחנות משטרה, זה גם - - - נכון. הם פרצו והם יורים על מתקני כליאה של שב"ס. אני יודעת. ויש לנו משפחה שהנוכחות שלה בצפון מאיימת על כל תושב בצפון, לא משנה אם הוא יהודי או ערבי, ביחד עם משפחות פשע אחרות.

גם מהמספרים של הקטינים פה בטובא מזעזעים אותי. כי אם מי שהוא קטין, הוא כבר, מה עתידו? מה שנקרא, לאן הוא בעצם רוצה להגיע. ולכן, אני קודם כול מחזקת את אתכם. ואנחנו נמשיך ללוות. אני יודעת שיש הרבה ייאוש בקרב הקבלנים. שמעתי אותם וטוב שהייתי בכנס הזה רק כדי לשמוע ולהקשיב. ואני יודעת שזה קורה גם אצל החקלאים. וליוויתי בעצמי חקלאים שכל מה שעשו, תלשו לו את המטע. לא גנבו כלום, לא לקחו כלום, רק תלשו לו את המטע. וגם על פשיעה חקלאית אנחנו עובדים. אני מקווה מאוד שנביא את החקיקה הרלוונטית, ועדיין, בתוך הוואקום שאתם חיים בו, להמשיך ולפעול כנגד אותם עבריינים ונגד אותם שחקנים כדי לתת סעד לאותם קבלנים. ולא רק קבלנים, גם בעל מסעדה וגם בעל שטח חקלאי. ואני קוראת מפה לאנשים שנפגעו כן לבוא. ואמרת ובצדק, אם לא יבואו וישתפו, לא נדע עד כמה התופעה רחבה ועד כמה היא מושרשת. אני מודה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:19.